מענקים נחשבים כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק, ולכן חייבים במע"מ, ואנחנו במסגרת תקנות מע"מ, תקנה 3, מסדירים פטורים שונים על מענקים שהממשלה מעוניינת לפטור. המטרה היא לפטור ממע"מ את המענק הזה. צעדים אחרים שקידמנו, מענקים לעצמאיים ומענק עידוד תעסוקה, הפטור הזה ניתן במסגרת חקיקה ראשית, אבל פה מדובר במענק מינהלי מכוח חוק יסוד: הממשלה, ולכן אנחנו צריכים בשביל לפטור ממע"מ, לתקן את תקנה 3 כדי לפטור אותו. זו המטרה של התקנות שמונחות בפניכם. שאלות?

סוף-סוף הביאו משהו טוב. הביאו כמה דברים טובים.

הביאו כמה דברים לא טובים.

אנחנו מדברים על זה שהמענקים, שניתנו על-ידי

בפעימות הראשונות והשנייה- - פה מדובר על מה שמכונה הפעימה השלישית. לפי החוק, היו צריכים לשלם על זה מס ערך מוסף,

שאנו נדרשים לאשר, שיהיו פטורים בפעימה השלישית מתשלום מס ערך מוסף.

ומציע שנאשר את זה. בבקשה, תקריאי. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התש"ף-2020. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-145 לחוק מס ערך מוסף,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה. 1. בתקופה שמיום י"ח באייר התש"ף (12 במאי 2020) עד יום כ"ז בטבת

(31 בדצמבר 2021)

בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בתקנת משנה (א), בסופה בא:

מענק שניתן לפי החלטת ממשלה מספר 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) לעוסק אשר פעילותו העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19". מי בעד אישור התקנות, כפי שהוקראו? הצבעה בעד התקנות פה אחד התקנות אושרו. התקנות אושרו פה אחד.